שבוע טוב. היום יום שני, כ"ז אדר התשפ"ג, 20 במרס 2023 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות בנושא הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 13) (הסדרים לעניין מזון בבית חולים בחג הפסח הבא עלינו לטובה בעזרת השם - התשפ"ג-2023, פ/397/25, פ/398/25, פ/1793/25, פ/1888/25, פ/138/25, כ/948. כמובן אלו הצעות חוק שאוחדו להצעה אחת שנדונה כאן בוועדה של חברי הכנסת יוסף טייב,

ישראל אייכלר, יעקב אשר, יצחק פינדרוס. הכנה לקריאה שנייה ושלישית וכמובן הצבעות. נאפשר לחברי הכנסת לפי רצונם להציג את ההנמקות וההסתייגויות שהוגשו על ידם ולאחר מכן נעבור להצבעות ולאישור החוק לקריאה שנייה ושלישית על מנת להשלים את אישור החוק עד לחג הפסח הקרוב בעזרת השם. נביא בשורה למטופלים במערכת הבריאות ששוהים בחג הפסח בבתי חולים. כפי שהודענו מראש לראשי הסיעות, נאפשר גם הגשת הסתייגויות והצבעות עליהן ללא הנמקות פיזיות, גם למי שלא נמצא. מי שקורא את הנוסח המעודכן שבפניהם רואה כי הצעת החוק עוסקת למעשה בהבטחת זכויות המטופלים במערכת הבריאות בעת חג הפסח. בחוק הזה אנחנו מעגנים את הסטטוס קוו שנהג עד היום, מאפשרים למנהלי בתי החולים להחליט על מדיניות בנושא הכנסת חמץ בפסח לבתי החולים. זאת הצעת חוק מאוזנת ומידתית. נדגיש לפרוטוקול ולציבור הרחב שמקשיב לנו כי לא יהיה חיפוש בתיקים, לא יופעלו פקחים ולא יהיו מגנומטרים למזון. סומכים על מנהלי בתי החולים שפועלים בצורה מקצועית ומסורה לטובת המטופלים על ידם לאורך כל השנה. מעריכים מאוד את שיקול הדעת שלהם ובטוחים שינהגו כך גם בנושא הזה. זאת ההזדמנות קודם כל להודות לחברי הוועדה שהיו כאן במהלך כל הדיונים, נציגי כל הסיעות, לצוות הוועדה, גם המשפטי וגם הניהולי. אני יכול שאלת הבהרה לגבי נוסח?

אני אומר כאן שבתקופה האחרונה היו לי שיחות לא מעטות עם מנהלי בתי חולים, דעתם באופן מאוד ברור ונכון שההסמכה והסמכות למנהל בית החולים הוא הדבר הנכון, הוא המידתי,

באמת הדבר צריך לעשות. אני מבקש לפעול ברגישות. כשאני אומר ברגישות, זה לשני הצדדים. ברגישות. צריך לזכור שחג הרמדאן חל ממש בימי חג הפסח ולכן זאת היערכות שהם צריכים להיערך אליה כאשר יש שעה מסוימת שכולם אמורים לאכול. זה לא שאחד אוכל בשעה מסוימת והשנה בשעה אחרת.

יודע שמנהלי בתי החולים ערוכים לכך, להקצות לכך מתחמים מסוימים, הם יקצו להם את האוכל הנדרש וינהגו באופן מידתי. לצד זה לאפשר לאנשים שומרי כשרות, ולא רק כי צריך לזכור שחג הפסח, במצוות חג הפסח, בל ייראה ובל יימצא וזו הלכה שונה. אנשים באים להתאשפז ורוצים להרגיש שנוהגים בכבוד, בהם ובבני משפחותיהם, כמו שהיה עד היום. כפי שאמרנו, הצעת החוק הזו נותנת בדיוק מענה למה שהבג"צ דיבר עליו. הבג"צ דיבר על ההסמכה. אין לך הסמכה, כרגע אנחנו נותנים הסמכה חזרה למנהלי בתי החולים ליידע, למנות מישהו שיידע, יעבור וישים שילוט נדרש, וכמובן הם ידאגו לעשות את ההפרדה הנכונה היכן שצריך כאשר גם המטבחים שלהם כשרים כאשר עד היום נוהגים בבתי החולים בכשרות בלי שאף אחד כפה עליהם. הם עושים את זה מאחר והם יודעים שכך הם נותנים את הזכויות המיטיבות למטופלים שלהם. שאלתם אותי שאלות לגבי הנושא של הרבנות או משרד הבריאות. תכף הייעוץ המשפטי יבהיר את הנושא. מי שנותן היום את הכשרות לבית החולים זאת לא הרבנות. זה רב בית החולים שהוא עובד בית החולים וזה בתיאום מנהל בית החולים. כך זה במהלך כל השנה והוא ינהג לפי כללי הכשרות בחג הפסח. בגלל השאלות שעלו כאן, האם חוק הונאה חל בבתי החולים או לא, מאחר ולא רצינו להיכנס לזה ולומר אם זה חל או לא חל, לכן הפסקה האחרונה שהוספנו אומרת שאין בסעיף זה לגרוע מהוראות כל דין הנוגעות לכשרות המזון. זה לא יוסיף ולא גורע. אם חל חוק הונאה בכשרות, חל שם בלי כל קשר במהלך כל השנה. אם לא חל, אז לא חל. לא באתי לכאן להוסיף חוק חדש או דין חדש לחג הפסח. זו מטרת החוק. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. רציתי רק להבין מה המשמעות של הנוסח. יש מנהל בית חולים שהחליט על איסור הכנסת חמץ בחג הפסח, בעוד שבועיים-שלושה. יש מבקר שבא בשערי בית החולים כי אביו מאושפז. אבא שלו לא שומר כשרות. מנהל בית החולים, לפי הנוסח, הסמיך עובד של בית החולים ליידע את הבאים בשערי בית החולים בדבר ההוראות. עדיין יש לו בתיק את הכריך שהוא הביא לאבא שלו. אם כן, מה קורה. קודם כל, כפי שרשום כאן, מה העובד עושה? הוא מיידע. בסדר.

אני אשאל אותך שאלה. כשאתה קבעת שבשעה 9:00 נגמר הביקור ויש בן אדם שממשיך להיות במקום אחרי שעה 9:30 ורוצה להישאר שם.

הוא בא בשעת ביקור. אני שואל שאלה על משהו אחר. אדם בא ונמצא מעבר לזמנים שקבועים, שמנהל בית החולים קבע.

חוק זכויות החולה, סעיף 9, מדבר על הסדרים. אבל אם הוא לא יוצא? הוא לא יכול לעשות לו שום דבר. לא יכול לתת לו דוח, הוא לא יכול למשוך אותו באוזניים,

המקסימום שהוא יעשה, הוא יזמין לו משטרה. כאן זה לא חל. אין לו סמכות להגיד לו לא. אם כן, מה המשמעות של החוק. המשמעות של החוק היא שברגע שיש לך חוק, אתה יכול לתלות שלטים ולומר שבמטבחים ובחדר האוכל נוהגים בכללי כשרות. כלומר, לאף אחד אין כאן סמכות אכיפה. אין אכיפה. זה חוק הצהרתי? אמרתי במליאה שזה חוק דקלרטיבי שמאפשר. זה בא כי גם הבג"צ אמר שאין לך סמכות אפילו ליידע אפילו בשלטים שהיו נהוגים עד היום. אנחנו רצינו בכבוד. לכן ההפתעה שאתם מסרבים לזה כי זה דקלרטיבי. אם כן, מותר ליידע. המשמעות של החוק היא שמותר ליידע. מותר ליידע אבל הוא קובע בסוף כללים.

בחדר האוכל אנחנו נוהגים בכללי כשרות ואז אתה יכול לסמוך על כך שהמיקרוגל נשאר כשר והכלים כשרים. אבל גם היום הם כשרים. אבל איזו כשרות? יש שילוט ויש הוראות ברורות, ויש שם הפרדה. היום יש לך בשר, יש לך חלב. אבל גם היום יש הפרדה.

אני באמת רוצה להבין מה ישתנה אחרי שהצעת החוק תעבור בקריאה שנייה ושלישית? איך יש היום הפרדה?

לפי הכללים האלה פועלים. אבל גם היום פועלים. אבל גם היום בן אדם יכול להכניס לתוך בית החולים מזון לא כשר. סנדביצ'ים עם בשר לבן בפנים. אבל גם אחרי החוק הוא יוכל. עזוב את פסח. היום בן אדם יכול להכניס. לא שאני חושב שיש בעיה כי גם היום זה לא קורה. נניח העברנו את החוק. יש כוונת מחוקק, מה כוונת המחוקק כאן? לחזק את המדינה היהודית.

בג"צ. איך זה מחזק את המדינה היהודית? אתה איש חכם ודווקא אתה תבין את זה בקלות.

אתה תבין את זה בקלות ואתה גם יודע את זה. תמיד אומרים מדינה יהודית ודמוקרטית. בדיוק כמו שדמוקרטית מאוד יקר לנו. אגב, בעיניי זה פוגע בדמוקרטיה. כל דבר. אז בוא נסגור את היהדות ושלום על ישראל. בדיוק כמו שדמוקרטיה יקרה לך וגם לי, מתחת לבית שלי - - - אני לא בטוח שהיא כל כך יקרה לך.

מתחת לבית שלי מוכרים בפסח קרואסונים ומה שרק רוצים.

זה פוגע בך? אני לא אוהב את זה אבל אשתי ואני מאוד ליברלים - - - אתם לא ליברלים אבל בסדר. אי אפשר לדבר, אז דבר עם עצמך. אין שיח. אתה כאילו שייך למחנה הנאור, תן לסיים משפט. שוב, אני משתייך למחנה ליברלי, אני חסיד של חיה ותן לחיות,

לא חיכיתי לציון ממך בעניין הזה. אני לא אוהב את זה אבל במדינת ישראל יש חרדים,

פסיפס יפה וצריך לכבד את כולם. יחד עם זאת בפסח זה לא רק לא לאכול לחם אלא זה גם לא לראות. הוא אומר לך שזה דבר דקלרטיבי, הוא לא מתכוון לאכוף את זה, הוא לא שם מגנומטר ללחם ולא פותחים לך את התיק, אתה כחסיד המדינה היהודית והדמוקרטית צריך להבין את זה ולהגיד שאתה מצטרף. באתי לכאן, באתי לישראל ולא לאוגנדה כי זאת מדינה יהודית. זה הייחוד שלה. אבל יש לי הצעה בשבילך. הלילה יצאה הצהרה של ראשי הקואליציה, נכון? יצאה הצהרה של ראשי הקואליציה על כוונה מסוימת בעניין ההפיכה המשטרית. איך זה קשור לזה? אני מסביר לך. מכיוון שאין סמכות אכיפה בחוק הזה, תתכנסו כולכם ראשי הקואליציה ותוציאו הצהרה בדבר אי הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח.

למה צריך חקיקה ראשית? אני אענה לך. אני אסביר לך. הייתי ארבע שנים שגריר מדינת ישראל ברפובליקה איסלאמית. לא עלה על דעתי אפילו לשים בקבוק יין על השולחן,

גם אני מכבד. אני שואל מה משמעות החוק. אם אתם רוצים להצהיר משהו תצהירו. למה צריך חקיקה ראשית?

כל דבר שהוא יהודי, להיות נגד.

לאן אתה הולך? איבדת אותנו.

אני אחזור על הדברים. אתה לא היית במהלך כל הדיונים.

השופט פוגלמן אמר אל תתערבו, תשאירו את מה שקיים. השופט הנדל בעצמו אמר שהוא נכנס לעניין וקובע צו. הוא אומר שכל מה שהסתמכתם עד היום, הנוהג שקיים בבית החולים, זה לפי הסמכה, תחוקקו ותנו הסמכה. זה מה שאנחנו עושים. זה במענה למה שבית המשפט אמר. אבל החוק הוא ללא כלי אכיפה? למה בית המשפט התערב? השופט הנדל ביקש לא להתערב. אין לך תשובה, אז אל תענה. השופט הנדל ביקש לא להתערב. לך לאפריקה - - - מה זה קשור לאפריקה? היית שגריר, יופי, מה זה קשור? זה קשור ועוד איך.

אני מכבד יותר ממך. לפחות אני - - - אתה חכם ואני לא, אתה יפה ואני לא,

לא, אתה יפה. אני לא מתיימר. כמה מילים. הבוקר קיבלתי שיחת טלפון מאזרח ישראלי שב-2017 נפטרה אימא שלו. היא נפטרה בבית החולים אסף הרופא. שבועיים לפני פסח בית החולים מתחיל להתכונן, לנקות ולהוציא חמץ מבית החולים. אישה שהייתה מאושפזת שלושה שבועות באותו בית חולים, הייתה במצב רפואי מורכב, גם חולת לב ובעיות נוספות וגם חולת סוכרת. לחולי סוכרת יש לפעמים נפילות סוכר והם צריכים לאכול משהו, למשל לחמנייה עם ריבה או משהו מתוק כדי להעלות את רמת הסוכר וזה קורה פתאום. בן אדם מרגיש רעד, חולשה ואז הוא צריך דחוף דחוף לאכול משהו. האישה הייתה מאושפזת בגלל שהיא בוגרת והבן שלה היה מבקר בשעות הביקור ויוצא בשעות הלילה. לפנות בוקר היא לא הרגישה טוב. הוא תמיד היה מביא לה משהו כדי שיהיה לה בשידה שליד המיטה, משהו שהיא רגילה לקחת כשיש לה נפילת סוכר. הוציאו בכוח את המזון שהיא רגילה אליו, מה שמציל אותה מנפילת סוכר. היא לא מצאה את זה בשידה כי הוציאו אותו מהמקום בכוח. טטיאנה, זה חוסר רגישות. היא נפטרה לפנות בוקר בגלל שלא היה משהו שהיא יכולה לקחת. את מי להאשים? אני מאשימה את הדת.

הבן שלא הגיע לארץ ישראל עם כבוד, עם מסורת ועם ציונות. שוקולד הוא לא חמץ. מי שהוציא את זה, זה אולי עובד או מנקה. הוא מאשים את הדת בגלל שאימא שלו נפטרה מאחר ולקחו לה את החמץ. מה הייתה הבעיה להשאיר לידה? זאת פגיעה בפרטיות של בני אדם.

החוק הזה יתקן את העוול הזה כי אנחנו חידדנו ואמרנו בחוק הזה שההוראות ייקבעו לאחר שמנהל בית החולים שקל חלופות בהתחשב בזכויות המטופלים וצורכיהם, בכלל זה צורכיהם הרפואיים. למה הוציאו בכוח? בלי ליידע אותה? חוסר רגישות. טטיאנה, חוסר רגישות. 2017. אסף הרופא. חוסר רגישות, חד וחלק. לפני שנעבור להצבעות, ביקשה לדבר ליאת קליין, נאמנה תורה ועבודה, למרות שכבר דיברת מספיק.

ממש בקצרה. ברשותכם, כמה מילים. אנחנו באמת ליווינו את הסיפור הזה הרבה זמן, עוד מהנוהל של הרבנות שהתחיל את כל המהלך הזה והוביל לעתירה. אני חייבת להגיד שבעיניי החוק שעובר היום הוא חוק מיותר, הוא מעורר מחלוקת והוא באמת לא נדרש לשמור על כבוד הפסח. אנחנו מאמינים שהמוסדות הרשמיים של המדינה צריכים לשמור על הצביון היהודי ולאפשר לכל אחד לשמור על הפסח. אני חושבת שהחוק הזה לא נדרש. טוב שחברי הקואליציה וחברי הכנסת הבינו שאי אפשר לאכוף ואי אפשר להטיל סנקציות ולפגוע בפרטיות וטוב שמדובר עכשיו בחוק הצהרתי בלבד אבל הוא עדיין בעיניי חוק מיותר. אני חייבת להגיד במשפט אחד לחברי הכנסת ולכן אני מדברת. הטקטיקה הזאת של חקיקה פוגענית שמייצרת איזושהי מחלוקת מאוד מאוד גדולה ואז עוברת ריכוך, היא טקטיקה שבסופו של דבר עיקר פוגעת ביהדות. הטקטיקה הזאת מעוררת פרובוקציות, היא מסכנת את הפסח והיא דבר שלא כדאי. הייתי רוצה לסיים בכמה משפטים. אני יודעת שאנחנו בדיון מאוד קצר של הצבעה, אבל לצטט מילים שאמר הרב מידן בכנס שקיימנו על דת ומדינה לפני כחצי שנה. אלה מילים יפות שאני חושבת שצריכות להנחות את כולנו כאשר מדברים על חקיקה של דת ומדינה. הוא אמר: "מדינה של אומה זה כמו חיי נישואין. מי שלא מוכן לוותר ולזוז הצידה, לדעת שהוא לא במרכז אלא הזיווג במרכז, מי שלא מוכן לוותר ולעשות דברים רבים גם אם הוא לא מסכים להם, שיעשה לכולנו טובה ולא יתחתן. זיווג מבוסס על היכולת הזאת לזוז מהמרכז, לשים את המשפחה במרכז ובשביל זה צריך גם לוותר. אנחנו מדינה של אומה ובשביל זה צריכים לזוז הצידה ולוותר משני הצדדים. אם להגיד את הדברים במילה אחת, נדרשת אמנה. אם אנחנו מסוגלים לעשות את זה, תהיה לנו כאן אומה שתמשיך בעזרת השם עוד שנים רבות". אני שמח שאמנת מידן לא התקבלה כי אנחנו חלוקים עליו מ-א' ועד ת' בכל הגישה של היהדות. אנחנו מודים לו על כך. אני חושבת שאם היינו כן מייצרים אמנה וכן מגבשים, היינו בעיקר שומרים על היהדות - - - האמנה של היהדות ניתנה בהר סיני. מאז היא לא משתנה. אנחנו אומרים כל יום בסוף התפילה שהתורה לא תשתנה בשום זמן, חס ושלום. זאת אותה תורה, אותה הלכה והדבר היחיד שנדרש כאן הוא להחזיר את הסטטוס קוו שקיים 30 שנים. אנחנו ממשיכים את הנוהל. טוב בית המשפט היה עושה אם הוא לא היה מתערב. בית המשפט התערב כי מי שהזיז את הסטטוס קוו לא היה בית המשפט אלא מי ששינה את המדיניות. אני רק אומר שאני רוצה לקוות שבאמת החוק הזה שהוא מעורר מחלוקת, בסופו של דבר לא יפגע בפסח ולא יעורר פרובוקציות ונצליח כולנו לשמור על חג נקי. אני באמת קורא לכל מי שגילה התנגדות קיצונית בהתחלה וראה עד כמה הנושא באמת לא קיצון, שיעביר מסר ויאמר שאם מדברים על דברים שהם לא בהסכמה, זה נושא שצריך להיות בהסכמה כמדינה יהודית. אתם ראיתם שאפילו חברי כנסת שאינם יהודים לא באים להתנגד כי הם מבינים שכבוד הדדי במדינה כזאת נדרש ומבינים שבית החולים ישקול את החלופות למתן מענה גם לעובדים שאינם יהודים. לעשות מזה פופוליזם, זה מיותר.

החוק מעורר אנטגוניזם בקרב אוכלוסייה יהודית. אנחנו מכבדים מסורת, מכבדים יהדות, אבל חקיקה נוספת מגדילה פערים. טטיאנה, אני אומר משהו שאמרתי בתחילת הדיונים. 30 שנים אנחנו לא מחוקקים חוקים דתיים במדינת ישראל. 30 שנים אנחנו רק מתגוננים כנגד עתירות. מעולם לא חלמנו שצריך לחוקק חוק בנושא הגיור כי ידענו שמי שנותן את טון הגיור ואת ההלכה הוא הרגולטור ליהדות במדינת ישראל שזאת הרבנות הראשית, עד שבאו עתירות והחליטו לתת פתיחות אחרות לגיורים ואז צריך לחוקק חוק גיור. כל העתירות הללו הן עתירות פרוגרסיביות שבאות לקנטר ואנחנו נדרשים לתקן אותן בחקיקה. אבל מי אמר שיהדות של זרם מסוים היא יותר נכונה מאשר של זרם אחר?

אולי נמשיך בהבהרה. היה דבר שהיינו צריכים לעדכן. בדיון האחרון עלתה התלבטות ואנחנו רוצים לומר אותה. עלתה שאלה לגבי חוק איסור הונאה בכשרות בבתי החולים והיו עוד שיחות והתייעצויות. התברר שיש עדיין דעות שונות בסוגייה אבל ברור שזאת לא שאלה שהצעת החוק הזאת דנה בה, בשאלה של חוק איסור הונאה בכשרות. החוק הזה לא יקבע אם חוק הונאה בכשרות חל או לא.

לא לכאן ולא לכאן. החוק הזה, מצד שני, אי אפשר להגיד שהוא לגמרי דקלרטיבי. הוא כן מסמיך את מנהלי בתי החולים לאסור או להגביל הכנסת חמץ לבית החולים. הוא לא נותן להם סמכויות למנוע הכנסת חמץ אבל הוא כן מאפשר להם לאסור ומאפשר להם ליידע ולפעול את הפעולות הדרושות לרבות מינוי עובד ליידוע ההוראות שהוא קבע.

דיון צדדי שעלה כאן והוא לא מעניינה של הוועדה.

אין בו שום כוונה לשנות את המצב או להחיל משהו שלא היה קיים קודם. פסק הדין בעצמו הכיר בכך שבית החולים צריך להגיש מזון כשר.

כמובן אם הוא החליט להגיש מזון כשר למטופלים ולשמור לשם כך על כשרות המטבח וכשרות הכלים. הפסיקה נגעה רק לגבי האיסור על הכנסת מזון לבית החולים והיא עסקה בהסמכה בנוגע לזה. הצעת החוק מתמקדת בסוגיית הכנסת החמץ למבנה בית החולים.

ככל שהיא נדרשת, ממש ככל שהיא נדרשת, במידה שהיא נדרשת לשם שמירה על כשרות הפסח עבור המטופלים. סעיף קטן (ג) לא מעלה ולא מוריד מהדינים לעניין כשרות המזון. אני רוצה להתייחס לנושא נהלי הרבנות הראשית. אנחנו לא הצלחנו להבין למה הרבנות הראשית עדיין לא שינתה את נהליה אבל הרבנות הראשית היא גם גורם פה במדינה והחוק הראשי יגבר על כל נוהל שקובעת הרבנות הראשית. הם בעצמם לא מהווים מקור סמכות לפעולה. אמר את זה גם בית המשפט. מבחינה נורמטיבית לא יכולים לחייב בדיקה של השומרים, כמו שכתוב בנוהל, למניעת הכנסת חמץ כשהחוק ולפניו פסק הדין לא מאפשרים זאת. כמו שאמרנו בהצעת החוק עצמה, הצעת החוק אומרת שמנהל בית החולים צריך להפעיל את שיקול דעתו בהתחשב בכך שיש פגיעה בזכויות יסוד והיא צריכה להיות רק במידה שאינה עולה על הנדרש ורק אם זה נדרש למטרה של שמירת הכשרות לפסח. צריך לשקל את החלופות האחרות והוא צריך להתחשב כמובן דיברנו על זה בזכויות החולים וצורכיהם, כולל הצרכים הרפואיים, וגם להתחשב בזכויות העובדים והמלווים בבית החולים. תודה רבה. שי סומך, משרד המשפטים, בבקשה. הדברים שאמרה נעה בן שבת מקובלים עלינו. סעיף קטן (ג) לא משנה את הדין, הוא לא משנה את חוק איסור הונאה בכשרות, לא מעלה ולא מוריד ממנו. הדיון לגבי החוק הוא דיון צדדי והוא לא נוגע להצעת החוק. לגבי הנוהל של הרבנות הראשית, כפי שנאמר, הרבנות כמובן כפופה לפסק הדין ותהיה כפופה לחוק. הנוהל לא יכול לסתור את החוק וחזקה על הרבנות שתתקן את הנוהל בהתאם לחוק שיעבור כאן. תודה רבה. צריך להקריא את הצעת החוק. הקראנו אבל למען הסדר הטוב נקריא שוב. הקראנו ודנו. הנוסח הסופי מונח בפניכם ונקריא אותו שוב. הוספת סעיף 9א בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, אחרי סעיף 9, יבוא: "9א.איסור או הגבלה של הכנסת חמץ לבית חולים לשם שמירת כשרות לפסח מנהל בית חולים רשאי לקבוע הוראות בדבר איסור או הגבלה של הכנסת חמץ למבנה בית החולים, כולו או חלקו, הנדרשות לשם שמירת הכשרות לפסח עבור המטופלים המאושפזים בו (בסעיף זה הוראות איסור או הגבלה של הכנסת חמץ). הוראות כאמור ייקבעו לאחר שמנהל בית החולים שקל חלופות אחרות ובהתחשב בזכויות המטופלים ובצורכיהם, ובכלל זה צורכיהם הרפואיים, ורשאי הוא להתחשב בין היתר בצורכי המלווים והעובדים. הוראות איסור או הגבלה של הכנסת חמץ יפורסמו באופן קבוע באתר האינטרנט של בית החולים, ואם אין אתר כאמור באתר האינטרנט של משרד הבריאות לפי מידע שיעביר אליו בית החולים ובבית החולים יוצבו שלטים בדבר ההוראות האמורות. נוסף על כך, מנהל בית החולים רשאי להסמיך עובד של בית החולים ליידע את הבאים בשערי בית החולים בדבר ההוראות. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין הנוגעות לכשרות מזון". יש לנו הסתייגויות. מתחילים להצביע על ההסתייגויות. יש לנו כאן את שמות חברי הכנסת המסתייגים. לפי סעיף 1, קבוצת ישראל ביתנו. הם לא נמצאים כאן ואמרנו להם שאנחנו נצביע על ההסתייגויות שלהם גם בהיעדרם אפשר לעשות מקבצים. ההסתייגות הראשונה של קבוצת ישראל ביתנו נוגעת לסעיפי מטרה ויש כאן כל מיני מטרות חלופיות. אפשר להצביע על ההסתייגויות ואחר כך נצביע על החוק. אתה מצביע על ההסתייגויות, כולל החלופיות שלהם. הצבעה לפני סעיף 1 של קבוצת ישראל ביתנו. מי בעד קבלת ההסתייגות? 2. מי נגד? 6. מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה.

הסתייגויות שרוצים רוויזיה, צריך להצביע רק עליהן. רק על אלה שמבקשים בהן רוויזיה. אחרי ההצבעות, תגיד היכן אתה רוצה רוויזיה. על הכול.

אנחנו נעשה על הכול. הסתייגות של קבוצת העבודה, גם היא לא נמצאת כאן. ביקשו ממני לנמק. העבודה הסמיכה אותך?

יש דבר כזה? שהיועצת המשפטית תענה. הם יכולים להסמיך מישהו אחר? זה מקובל. אין דבר כזה.

זה היה גם בקדנציה הקודמת. לא דיברתי איתך. דיברתי עם היועצת המשפטית.

אני לא זוכרת דבר כזה. אני אשמח לראות איפה זה כתוב. אם כן, הסמיכו אותך. ומה אתה מבקש לגבי ההסתייגויות שלהם? לנמק. אדוני היושב ראש, אני אשמח לדעת איפה זה קיים.

לא זוכרת דבר כזה. הסתייגויות 2 עד 8. אני זוכרת שכאשר נציג של מפלגה לא היה, היו עוברים למפלגה אחרת ולא היו מנמקים את ההסתייגות. אני זוכר משהו אחר. מה שיגידו. הם חתמו לו? כן. בבקשה, ולדימיר. נציג את הסתייגות מספר 2. הסתייגות מספר 2 שמוצגת לפניכם. הנמקה שלה. אדוני היושב ראש, כפי שאמרתי, אני חושב שזה חוק מיותר, חוק הצהרתי, אבל גם במסגרת ההצהרה העניין של חופש דת וחופש מדת הוא עקרון מאוד מאוד חשוב בטח לסיעת העבודה אני כאן לצורך העניין מייצג אותה. אי לכך ובהתאם לזאת אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהסתייגות הזאת.

מי בעד קבלת ההסתייגות? 2. מי נגד? 6. מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. הסתייגות מספר 3. בחוק זכויות החולה,

בהגדרה "ועדת אתיקה", בסופה יבוא "שתפקידה, בין היתר" לשמור על חירות המטופלים והרופאים". גם כאן, למרות ההצהרתיות של החוק, השמירה על חירויות המטופלים, אני חושב שהיא צריכה להיות בראש סדר העדיפויות גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה ללא שיוך פוליטי. אלה עקרונות היסוד עליהם מושתתת מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית ולכן אני קורא לכם לתמוך בהסתייגות הזאת.

מי בעד קבלת ההסתייגות? 2. מי נגד? 6. מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה

הסתייגות מספר 4. סעיף 4 מדבר על כפייה דתית . אני באמת חושב שהחוק הזה הוא מיותר, בטח כשהוא נעדר לחלוטין כל מרכיב של אכיפה והוא בעיקר עוד נדבך במתקפה על הדמוקרטיה הישראלית, על זכויות הפרט. זה סוג של אצבע בעין לציבור מאוד מאוד גדול שתופס את החוק הזה בצורה לא טובה וחבל כי מה שאתם עושים, אתם מרחיקים את הציבור הזה מהיהדות. לכן אני קורא לחברי הוועדה לתמוך בהסתייגות זאת. מי בעד קבלת ההסתייגות? 2. מי נגד? 6. מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 5. הגדרת המטופל, בסופה יבוא "בין אם הוא שומר הלכות פסח ובין אם לא". גם כאן, כפי שאמרתי בהנמקה הקודמת, החוק הזה מרחיק ציבורים גדולים מהיהדות. אני חושב שבאופן כללי מה שאנחנו צריכים לעשות כחברי כנסת זה לייצג ערכים אחרים, ערכים שהם מאירי פנים, ערכים מקרבים, ערכים שתומכים באחדות של עם ישראל ולא בפילוג. החוק הזה משרת מטרה הפוכה ולכן אני קורא לחברי הוועדה לתמוך בהסתייגות.

מי בעד קבלת ההסתייגות?

7. מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 6. אפשר להצביע. מי בעד קבלת ההסתייגות?

7. מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 7. אני באמת חושב שהחוק הזה, למרות שהוא הצהרתי ולמרות שכביכול אין כאן שום אמצעי אכיפה, הוא בעיקר מהווה פגיעה בציבור מאוד גדול שמה לעשות, יש גם אנשים, אזרחי ישראל יהודים שלא שומרים כשרות ויש מטופלים שממשיכים בשגרת החיים שלהם גם בימי החג. ההתערבות הגסה הזאת באמצעות הנוסח שמוצג בפנינו, היא לא במקום. אני קורא לחברי הוועדה לתמוך בהסתייגות. מי בעד קבלת ההסתייגות? 2. מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 8. זאת ההסתייגות האחרונה של סיעת העבודה. על הסתייגות מספר 8 אפשר להצביע. מי בעד קבלת ההסתייגות? 2. מי נגד? 7. מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה על הכול. אני רק אומר שאתמול בלילה ביקרתי, ממש מיד לאחר הפציעה, את דיוויד שטרן בבית החולים בילינסון. ראינו נס גדול אתמול. ממש נס גדול. מי שראה את הזכוכית של הרכב מחוררת כך שאתם מבינים שאי אפשר לצאת משם חי. כל כדור עבר במרחק מילימטרים, אחד מילימטר מהראש, אחד מילימטר מהחזה,

כמובן גם אשתו רחל, אישה גדולה שנמצאת שם ואתם רואים עדיין את הבגדים שלה מוכתמים בדם של בעלה. אני לא יכול להגיד למרבה הצער אבל דווקא כאשר אנחנו מדברים על זכויות החולה, שתי קומות מתחתיו מטפלים באותו זמן באותו בית חולים במחבל שביצע את הפיגוע. זה כואב. זה הדבר הכי מחליא שיכול להיות לאדם לראות את זה. העוקד והנעקד ביחד באותו מבנה ורואים איך מטפלים בו. להבדיל. מה זה העוקד והנעקד.

מבחינת העקידה שרצו לעקוד. אתם רואים שטיפלו בו באותה מסירות. דיברתי עם אחת המנהלות הבכירות שם והיא ידעה שהיום אנחנו מעבירים את הנושא. זה בדיוק מה שאמרו לי. אתם משאירים את הסמכות בידינו וזה הדבר הנכון. אתם סומכים עלינו שאנחנו יודעים לעשות את מה שטוב בדיוק בכובע שלנו כמרכז רפואי.

אנחנו קודם כל מאחלים החלמה מהירה לדיוויד שכבר היום התעורר ודיבר ותקשר. גם לאשתו, החלמה מהירה מהאירוע, מהטראומה. הבן שלו הגיע משעלבים, הביאו אותו מהישיבה. יכולנו להיות באירוע אחר לחלוטין. לצערנו זו המציאות. דיוויד הגיבור הזה הוא עובד עם נוער בסיכון והוא מדריך להגנה עצמית. גם אחרי שהוא נורה, הוא יורה בחזרה. הוא בעצם הגיב לאותו מחבל. הוא חייל מארינס לשעבר.

הוא עשה לעצמו חוסם עורקים תוך כדי שהוא פצוע. אין ספק, מדובר כאן בגיבור. גיבור. גיבור גדול שפעל בתושייה מדהימה. אתם רואים את הציונות של האנשים שם. הם אפילו לא חושבים לשנות את המקום. מדברים גם עם ראש המועצה יוסי דגן. אל תדאג, יהיה איזשהו גוף שמאלני קיצוני שיגיד איך הוא ירה בו בחזרה. צריך להסיר בפני יוסי דגן את הכובע. הוא נמצא שם ברגעים אלה. בכל מקום, בכל שעה ומדברים איתו על אישורי בנייה. שימשיך לחזק את ההתיישבות. שבאמת נתבשר בשורות טובות. חבר הכנסת אבי מעוז הציע הסתייגות לסעיף 1. הוא לא נמצא כאן. אנחנו נקרא את ההסתייגות ונצביע עליה. הסתייגות מספר 9: בסעיף 9א(א) המוצע, אחרי "מנהל בית חולים" יבוא "לאחר היוועצות עם רב בית החולים". למעשה אנחנו חושבים שזה מיותר כי רשום שמנהל בית החולים שקל את כל השיקולים. מי בעד קבלת ההסתייגות של חבר הכנסת אבי מעוז? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגות השנייה, הסתייגות מספר 10: בסעיף 9א(א)

אחרי "המאושפזים בו" יבוא "על פי נוהלי הכשרות של מועצת הרבנות הראשית לישראל" ובסופו יבוא "בלי לגרוע מהאמור, לא תתאפשר הצגת חמץ בפרהסיה במתחם בית החולים". מנהל בית החולים קובע את ההסדרים ולכן אנחנו לא רואים עניין לשנות את הניסוח הזה. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגויות של קבוצת ישראל ביתנו וקבוצת יש עתיד. אתה רוצה לקרוא או יש עתיד תקרא לבד? לא הסמיכו אותי. אבל זה גם של יש עתיד. הסתייגות מספר 11 היא גם שלכם. הסתייגות מספר 11, הסתייגות של יש עתיד ושל ישראל ביתנו. עמוד 3 למטה. אפשר להצביע.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. קבוצת ישראל ביתנו מציעה. הם לא נמצאים כאן ולכן נצביע על הכול. אפשר להצביע על סעיף 12 יחד עם ה-לחלופין שלו. למה אי אפשר על כל המקבץ? אלה הסתייגויות. למה אי אפשר להצביע על כל ההסתייגויות כחטיבה אחת? אנחנו מצביעים על מקבצים. לפי הנחיות היועצת המשפטית לכנסת אנחנו מצביעים על מקבצים שיש סיבה להצביע על מקבצים, בגלל הריבוי של ההסתייגויות. יש כאן הסתייגות 12 ואת ה-לחילופין שלה והן יכולות להיות מקבץ יחד עם הסתייגות מספר 14. תגידו את מספר ההסתייגות ולפי זה נצביע. הסתייגות מספר 12 כולל ה-לחלופין שלה יחד עם הסתייגות מספר 14. מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

הצבענו גם על 13?

על הסתייגות 13 צריך להצביע.

מי בעד קבלת ההסתייגות מספר 13?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 15. מי בעד

מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. הסתייגות מספר 16. למה אנחנו לא מקריאים?

הסתייגות מספר 16: בסעיף 9א(א) המוצע, אחרי "או חלקו" יבוא "שאינן יובילו לרתיעה מהדת היהודית". מי בעד קבלת ההסתייגות מספר 16? מי נגד? מי נמנע?

רוויזיה. הסתייגות מספר 17. בסעיף 9א(א) המוצע,

הסתייגות מספר 24. בסעיף 9א(ב) המוצע, אחרי "ההוראות האמורות" יבוא "בשפה הארמית". הסתייגות חשובה. שימו לב. אנחנו באמת נשקול שפה

הסתייגות מספר 25. בסעיף 9א(ב) המוצע, בסופו יבוא "ובדבר משמעת המושג חקיקת יתר". מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי

מי בעד קבלת ההסתייגות?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

במקרה הזה אנחנו משאירים למנהלי בתי

אנחנו קשובים לציבור.

הסתייגות מספר 36. אחרי "צורכיהם הרפואיים" יבוא "ואמונותיהם האישיות". מי בעד קבלת ההסתייגות?

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. הסתייגות מספר 39. בסופו יבוא "הוראות איסור או הגבלה של הכנסת חמץ לא יחולו על מטופל שהגיע באמבולנס לבית החולים, על מטופל שחולה במחלה ממארת או על יולדת. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

תודה. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה.

הסתייגות מספר 45. אחרי "מנהל בית החולים" יבוא "ובלבד שאינו בית החולים היחיד בעיר".

אם יש מספר בתי

אנשי יש עתיד בעיר וכל פעם שאני מדבר איתם

גם הקודם וגם הנוכחי - מדברים על בעיה חמורה של שירותי בריאות באילת. זה בכל מיני מישורים, גם בפריסה וגם בשירותים שניתנים בבית חולים יוספטל

על מימון שני בתים פרטיים לראש הממשלה והגדלת תקציב האיפור והכפלת מספר המזכירות. מה עם 200 אלף שקלים לאשתו של ראש הממשלה לשעבר? על זה לא דיברתם. 13 חברי כנסת הגיעו לדיון המיותר הזה רק כדי לתת מימון. לא דיברתם על 50 מיליון שקלים של

תגידי. אתם פעם בשמאל ופעם בימין. כן. באיזה כיוון את?

כל הסתייגות אמורה לקחת 40 שניות עד דקה אבל זה עכשיו שלוש דקות. אתה

כמה פעמים זה עבר.

חוק להחלת ריבונות בבקעת הירדן. הוא עוד לא נימק את ההסתייגות. לא נימקתי את ההסתייגות. אתם לא נותנים לי לנמק אותה.

במקום להילחם בטרור, היא מקדמת חוקים פסולים ומיותרים,

דתית,

מיהדות שאמורה להיות מחבקת ומסבירת פנים.

מאי 2009. מי בעד קבלת הסתייגות מספר 51? 2. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה.

שימו לב איזה הליך דמוקרטי אנחנו מציעים כאן. במקום לכפות על ציבור המאושפזים הוראה שאנחנו כבר הסכמנו שהיא מיותרת והצהרתית, אנחנו מציעים כאן ואתם בעד דמוקרטיה, נכון? ביסמוט שיצא אמר שהוא אפילו ליברל

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. הסתייגות מספר 55. הסתייגות מספר 55. במקום "לקבוע" יבוא "להמליץ על", ובמקום "הוראות כאמור

אם כבר אנחנו יכולים איכשהו להשפיע על הנוסח הפוגעני הזה,

אותו. הקואליציה דיברה בימים האחרונים על ריכוך, נכון?

ניסיתם לבצע ריכוך בהפיכה המשטרית ולא הצלחתם כי הציבור לא יקבל אותה.

אם עצמאי היום חולה, אין לו פתרון.

הוא נאלץ לנעול את החנות, הוא נאלץ להשבית את הרכב. היית מכניס הסתייגות על עצמאים. אני אגיד לך מה הייתי עושה. במקום לשרוף כאן עשרות שעות על החוק המיותר הזה, הייתי מטפל בדמי המחלה לעצמאים. מה יותר ראוי מזה? זאת סיבה מצוינת להצביע בעד

במקום זה אתם מתעסקים בשטות הזאת וזה מה שכואב לי.

אתה לא בוועדה הנכונה.

אני קורא גם לחברת הכנסת שטרית להצביע בעד

מי בעד קבלת הסתייגות מספר 56?

5. מי נמנע?

נמנעים. הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה גם הסתייגות מספר 56 לא התקבלה. אנחנו נמשיך לנסות. רוויזיה. הסתייגות מספר 57. הסתייגות מספר 57. במקום

עשיתם את זה. הוא מקבל את ההצגה כשאת עונה לו. אני לא רוצה בכלל להתייחס אליו.

זה נכון שאני שולי אבל אם את כבר

אני רוצה לספר לך שאני לא נולדתי במדינת ישראל אלא בסיביר. באזור מסוים של מכרה פחם. העיר הכי קרובה לעיר בה נולדתי הייתה במרחק של 300 קילומטרים. לכן כשמדברים איתי על הפערים בין מרכז לפריפריה, כאשר אנחנו מדברים על המרחק של 80 קילומטרים,

מי בעד קבלת הסתייגות מספר 58? 2. מי נגד? 5. מי נמנע?

הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. רוויזיה. הסתייגות מספר 59. הסתייגות מספר 59. במקום "כולו או חלקו" יבוא "שיחולו בלא יותר ממחצית מהמחלקות והאגפים בבית החולים". אני חושב שזאת הסתייגות

אני חושב שיש בה הרבה רציונל כי חשוב להשאיר בבתי החולים מקום שיהיה בו חופש דת וחופש מדת. זה עקרון מאוד חשוב שקודם בהסתייגויות של סיעת ישראל ביתנו.

אני רוצה לספר לך אדוני היושב ראש שבקדנציה הקודמת הצלחתי להביא בשורה אמיתית. יש אתר, אתה בטח מכיר אותו, שנקרא כל זכות. האתר מפרט את כל הזכויות של אזרחי מדינת ישראל בכל מיני תחומים.

הם גם פוגעניים ומרחיקים ציבורים שלמים מהיהדות, ואני בטוח שבסופו של דבר זאת לא המטרה שלך אדוני היושב ראש.

קורא לכל חברי ועדת הבריאות להצביע בעד קבלת ההסתייגות החשובה הזאת. מי בעד קבלת הסתייגות 62? 2. מי נגד? 5. מי

אני לא מבין למה אתם מתנגדים. ההסתייגות הזאת היא מאוד הגיונית. היא מעניקה לכל אדם, לכל מבקר, לכל

במקום "חלופות אחרות" יבוא "עשר חלופות אחרות לפחות, ונימק אותן בפני המפקח,

יבוא "בסעיף זה, "מפקח" מי שמונה על ידי שר הפנים לפקח על בית החולים". האמת, אני רואה סוג של בעיה בהסתייגות הזאת. אגב, מתי אתם מתכננים להעלות אותו למליאה?

אפשר גם בלי שר, העיקר שיהיה שר המורשת ושר המסורת ושר התפוצות ועוד כל מיני שרים מיותרים ופיקטיביים בלי ועם תיקים שמיניתם בחודשים האחרונים ועוד לא

בכל זאת אני תקווה שיהיה שר פנים במשרה

בינתיים אני קורא לחברי ועדת הבריאות להצביע בעד קבלת הסתייגות חשובה

קיבלתי המון ידע. לצערי לא הספקנו לקדם הכול. שוב אני פונה אליך. אתה יושב כאן בוועדה כל כך חשובה, ועדה שאנחנו הקמנו לראשונה בכנסת הקודמת,

לא נשאר לכם

אם אנחנו כבר מדברים, אתה יודע מה לא אישרתם. בקדנציה הקודמת חוק שהצעתי יחד עם אלי כאן עבר בטרומית בקשר

חוק לא ימין ולא שמאל. שלך?

לא אישרו.

אולי יאשרו. אדוני היושב ראש, קחו חבר כנסת

מי בעד קבלת הסתייגות מספר 76?

5. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה ההסתייגות לא נתקבלה ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מצביעים על ה-לחלופין. מי בעד קבלת ה-לחלופין שבסעיף 76? 1. מי נגד? 5. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה לא נתקבל ה-לחלופין לא

מי בעד קבלת ההסתייגויות? 1. מי נגד?

אין נמנעים. הצבעה ההסתייגויות לא נתקבלו ההסתייגויות לא התקבלו. הסתייגות מספר 89 עד 92. מי בעד

אין נמנעים. הצבעה ההסתייגויות לא נתקבלו ההסתייגויות לא התקבלו. הסתייגות מספר 93, 94, 95, עד 99. מי בעד קבלת הסתייגויות 93 עד 99?

אין נמנעים.

לאחר סעיף 1, קבוצת ישראל ביתנו מציעה.

אלה סעיפי תחילה. אפשר להצביע על הכול ביחד. משנתיים עד 60 חודשים. עד

3. מי נגד? 7. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה.

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 15?

7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 16? 3. מי נגד? 7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 17? 3. מי נגד? 7. מי נמנע? אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 18? 3. מי נגד? 7. מי נמנע? אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 19? 3. מי נגד? 7. מי נמנע?

נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 20?

7. מי נמנע? אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 21? 3. מי נגד? 7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה.

בעד הרוויזיה על הסתייגות ממספר 26 עד 33?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 34? 3. מי נגד? 7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 35? 3. מי נגד? 7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 36? 3. מי נגד? 7. מי נמנע? אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 37?

7. מי נמנע? אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד

3. מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 39? 3. מי נגד?

אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 40 כולל לחלופין? 3. מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 41? 3. מי נגד?

מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 42? 3. מי נגד? 7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 43? 3. מי נגד? 7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 44? 3. מי נגד? 7. מי נמנע? אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 45? 3. מי נגד? 7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 46? 3. מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 47? 3. מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה.

בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 48? 3. מי נגד? 7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה.

הרוויזיה על הסתייגות מספר 51? 3. מי נגד?

אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה.

בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 54? 3. מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 55?

אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 56? 3. מי נגד?

אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 57? 3. מי נגד?

אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 59? 3. מי נגד? 7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 60?

7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 61? 3. מי נגד? 7. מי נמנע?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 62? 3. מי נגד? 7. מי נמנע? אין נמנעים? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. מי בעד הרוויזיה על הסתייגות מספר 65?